אני פותח את הנושא השלישי על סדר היום, פקיעת הטבות מס לישובים. אני חייב לומר שהאירוע מאוד מאוד מורכב. כי היום בעצם פג תוקפן של הוראות המעבר של הטבות מס לקבוצת ישובים שמוארכת שנה אחרי שנה כל פעם מסיבה אחרת, זאת במקום להסדיר את זה פעם אחת כמו שצריך בחוק כפי שמצופה במינהל תקין ובפרלמנט מסודר. כמות הלחצים גם הציבוריים וגם הפוליטיים שמופעלים פה על חברי הוועדה וגם עלי כמובן היא פשוט בלתי סבירה. אני חושב שהטבות המס הן כלי תמיכה חשוב בישובים לפי החלטת המחוקק, החלטת הממשלה והרשות המבצעת. אך דרך המלך היא תהליך חקיקה מסודר, שקוף ועל פי קריטריונים ברורים. כך למשל כשאני החלטתי לקדם את נושא הטבות המס לעיר אשקלון אשר סופגת אש כבר יותר מעשור והיא העיר הכי מטווחת בישראל אז ניסיתי למצוא קריטריון מאוד מאוד ברור שיוכל להיכנס לפקודת המס ולכן הגדרתי 'ישוב תחת איום מיידי' שזו הגדרה מאוד מאוד ברורה, החוק הזה עבר בקריאה טרומית לפני כחודש ואני אקדם אותו בכל הכוח ברגע שהאיסור על החקיקה הפרטית כאן בכנסת יגיע לסופו. בנוגע להוראות השעה שיש לנו כאן היום על השולחן, יש לנו גם הוראות מעבר וגם הוראות השעה שפוקעות. אנחנו נצטרך לדון בזה גם היום וגם מחר ובסוף לקבל החלטות ואני רואה פה הרבה מאוד נציגים שהגיעו וכל אחד יקבל פה כמובן זכות דיבור יחד עם חברי הכנסת, אבל לפני שאנחנו מתחילים כדי שנהיה ברורים וסגורים על מה אנחנו מדברים, אני אבקש מרשות המיסים קודם כל להציג את התמונה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים וכולנו נהיה על אותו דף מה שנקרא.

צהריים טובים. אני מירי סביון, משנה למנהל רשות המיסים ואני מאחלת בהצלחה לוועדת הכספים. הוראות החוק שאנחנו מתייחסים אליהן היום בעצם יש לנו כאן שתי הוראות שמתייחסות לנושא של הטבות מס לישובים, בתוך החקיקה שנותנת הטבות מס לישובים לפי קריטריונים מסוימים ישנן שתי הוראות שבעצם פוקעות היום. יש לנו שני סוגים של הוראות שאחת מהן מחולקת באמת לשלושה סעיפים. יש לנו הוראות מעבר שפוקעות ויש לנו הוראות שעה. לגבי הוראות המעבר, אלה הוראות שנחקקו למעשה עוד בשנת 2015 כשהחקיקה הראשית של סעיף 11 עברה.

מה התאריך שכתוב על המסמך שאת מתייחסת אליו עכשיו? אני מתייחסת לדו"ח הצוות. יש את הדו"ח של הצוות ויש את המסמכים שהבאנו. אני אתייחס, אני אסביר גם מה הנספחים שחולקו בישיבה. אז יש שני סוגים של דברי חקיקה שהתוקף שלהן, שפוקעות היום. הוראה אחת זה הוראות המעבר, אלה הוראות שנחקקו עוד כשנחקק הסעיף כפי שהוא היום ובסעיף הזה נקבעו שלוש הוראות שנתנו בעצם תקופת מעבר לישובים מסוימים שבמהלך התקופה הזאת הישובים האלה היו אמורים להמשיך לקבל הטבות ובסיום תקופת המעבר הם היו אמורים או להפסיק לקבל הטבות בכלל או לרדת בהטבות שהם יקבלו כשההוראות האלה בעצם נקבעו כדי לאפשר לישובים האלה תקופת הסתגלות. וזה החלק הראשון, זה הנספח הראשון שאתם רואים לפניכם. בתוך שלוש הקבוצות האלה שכלולות בתוך הוראות המעבר יש לנו קבוצה אחת שבעצם כוללת ישוב אחד בלבד, כפר ורדים, שלמעשה לפי המודל לא זכאי להטבות מאחר שהוא נמצא באשכול כלכלי חברתי גבוה שלא כלול בתוך ההטבות ולמעשה אמור להפסיק לקבל הטבות החל ממחר. יש רשימה אחרת של ישובים שאמורים לרדת למסלול הטבות נמוך יותר, זאת אומרת אלה ישובים שימשיכו לקבל הטבות במס אבל בתקרות ובשיעורים נמוכים יותר ממה שהם מקבלים היום, זה בסעיף 2 בנספח א' שלכם, הרשימה הזאת.

אנחנו עכשיו נקבל את זה. שלחו לנו, קיבלנו את זה. וישנה רשימה של 27 ישובים שאלה ישובים שנכנסו בתחילת החקיקה וקיבלו הטבות מכח זה שהם היו חלק ממועצות אזוריות כאשר רוב הישובים באותן מועצות אזוריות היו זכאים להטבות מס, ומכיוון ששוב לא הייתה אפשרות לדרג את הישובים בצורה ספציפית הוחלט לתת בהוראת מעבר להכליל את כל הישובים של אותן מועצות אזוריות בתוך ההטבות ולמעשה ברגע שיהיה דירוג נפרד לאותם ישובים הם ייבחנו בצורה פרטנית ויקבלו או לא יקבלו בהתאם לעובדה שהם עומדים או לא עומדים בקריטריונים. כלומר במועצות האזוריות כן צריכה להיות עבודה פרטנית לגבי כל ישוב וישוב? כל אחד מהישוב נבחן לגופו וכלל הרוב צריך, ברגע שכלל הרוב בישובים נכלל אז כל הישובים גם אם הם לא עונים בעצם לדרישות הפריפריאליות - - - 50? למה יש לך מתוך 10 ישובים בתוך מועצה אזורית, ארבעה רק שהם כן, אז הם לא יקבלו, אף אחד מהמועצה האזורית - - - עכשיו, אחרי הוראת המעבר?

כל ישוב ייבחן לגופו ואם מגיע לו הוא יקבל, אם לא מגיע לו הוא לא יקבל ואין כבר כלל הרוב. במסגרת החקיקה, מה שצריך לציין, חשוב לציין שבמסגרת הוראות המעבר כשנחקקו למעשה נכנסו ישובים שמלכתחילה לא עמדו בקריטריונים, נכנסו מכלל הרוב, אפילו לפני לא קיבלו הטבות, וכבר היו צריכים מזמן לצאת מכח הוראות המעבר וההארכות שגם היו כאן בוועדת כספים ההטבה הזאת הוארכה שוב ושוב. כרגע יש כאן רשימה של 27 ישובים שאמורים בעצם החל ממחר - - - שנהנו מכלל הרוב. שנהנו מכלל הרוב ואמורים להפסיק לקבל הטבות מס לגמרי. אז זה חלק אחד, ואלה הוראות המעבר. את יכולה לחזור על ההסתגלות ל-7%? במשפט אחד. היו מספר ישובים שעדיין, שגם אחרי שהוראת המעבר תפוג, הם זכאים להטבת מס. הטבת המס לישובים מורכבת משני חלקים לצורך חישוב הטבת המס. יש תקרה שלפיה מחושבת ההטבה ויש שיעור מס. ובעצם הזיכוי ממס שניתן, ההנחה במס שניתנת היא המכפלה של שיעור המס בסכום התקרה או בהכנסה החייבת לפי הנמוך מביניהם. מה שקורה שישנם ישובים שלפי הקריטריונים החדשים היו צריכים להגיע לתקרה יחסית נמוכה או יותר נמוכה של כ-130,000, קצת יותר מזה,

והיו זכאים לפני כן בהטבות ונקבע איזה שהוא כלל שכרגע לתקופה מסוימת, לתקופת המעבר, הם יקבלו תקרה קצת יותר גבוהה ושיעור קצת יותר גבוה, וכרגע הם צריכים בעצם לחזור לשיעור ההטבות שמגיע להם לפי המודל. אז זה בעצם הישובים שנמצאים בסעיף 2 בנספח א'. לנוחות שלכם, של מי שמסתכל על הדברים, מה שהוספנו בסעיף 2 לגבי אותם ישובים שממשיכים לקבל הטבה אבל ההטבה פוחתת, אנחנו הצבנו כדוגמה כדי שתראו עד כמה גם היום כשההטבה שלהם פוחתת, עד כמה עדיין סף המס שלהם יכול להיות מאוד מאוד גבוה, תלוי באמת במצב המשפחתי. כל מה שהסברתי עד עכשיו נוגע להוראת המעבר שפוקעת. ועדת הכספים בסוף שנת 2020, קבעה בחוק שימונה צוות כדי לבחון את הנושא של הוראות המעבר, האם יש מקום להאריך אותן לבחון אותן וכולי. הצוות הזה, חברות הצוות שיושבות כאן לצדי, לירון נעים ממשרד המשפטים, נציגת היועץ המשפטי, מעיין ספיבק מאגף תקציבים נציגת משרד האוצר ואני עמדתי בראש הצוות. אנחנו הגשנו לוועדה את הדו"ח שלנו ואחרי שבאמת דנו,

ניכנס יותר לדיונים בהמשך ולנימוקים שלנו, אחרי שדנו ובחנו מספר חלופות כדי לראות אם בנושא הזה של הוראות המעבר יש מקום להאריך אותן, לשנות אותן להחיל אותן אולי באיזה שהיא צורה אחרת על ישובים אחרים או נוספים, אנחנו הגענו למסקנה שאין בעצם אפשרות לקבוע מודל חלופי והדבר הנכון לעשות הוא שהוראות המעבר האלה אכן יסתיימו, מאחר שכבר תמה תקופת ההסתגלות. אם תרצו, ניכנס לנימוקים בהרחבה בהמשך. אני כן רוצה להסביר הוראה נוספת שגם היא לפי הפרסומים שלנו בתוקף עד היום. היא הוראה שלא קשורה להוראות המעבר. זו הוראת שעה שנחקקה במהלך שנת 2017, בתוקף החל מתחילת 2017, וזאת הוראה שנתנה הגדלה של ההטבות לישובים בגבול הצפון. ישובים בגבול הצפון נהנים מהטבות מס יחסית בשיעורים גבוהים, בשיעורי מס שבין 12%-20% לתקרות הכנסה של סביב ה-200,000 שקלים ואפילו יותר מזה. בהוראת השעה שעליה אנחנו מדברים ושכמו שאנחנו פרסמנו היא פוקעת היום, ניתנה להם תוספת לתקרה של ההכנסה של 18,000 שקלים ביחס לתקרה הרגילה שלהם. הישובים האלה ממילא מקבלים הגדלה של התקרות וגם של השיעורים, יש להם הטבות מס יחסית גבוהות לעומת ישובים אחרים, אבל בעצם התקרה הזאת, ברגע שהוראת השעה פוקעת תקרת ההטבות פוחתת ב-18,000 שקלים, הם עדיין נשארים עם הטבות מס נאות ביותר. בנספח ב' שצירפנו כחומר לישיבה פירטנו את רשימת הישובים האלה, לגבי כל אחד מהישובים אפשר לראות את שיעור ההטבה לפני הפקיעה ושיעור ההטבה אחרי הפקיעה, כאשר השיעורים לא משתנים. מה שכן משתנה, ומי שיעשה חשבון זריז יראה שכאן יש פה משהו קבוע, שהפער בין התקרה לפני הפקיעה לבין התקרה אחרי הפקיעה עומד על 18,000 שקלים, זה אומר שההטבה, שוב פעם, צריך להכפיל את ה-18,000 שקלים כפול שיעור ההטבה וזה הפער המירבי. מה שעוד הוספנו כנתון כדי שחברי הוועדה ידעו במה מדובר ומה ההשפעה של זה על האזרחים, אפשר לראות את ההכנסה החודשית המינימלית בה יש שינוי בנטו. לקחנו שתי דוגמאות של אנשים, יש אמא לשני ילדים, בן 4 ובן 8, וגבר תושב רווק שאין לו ילדים. הסיבה ששמנו את שני הטיפוסים האלה מכיוון שלכל אחד מהם יש נקודות זיכוי אחרות ויש לכן חישוב מס קצת אחר. חישוב המס שמדובר פה בכל מקרה זה הסכומים שרשומים פה זה סכומים מינימליים. זאת אומרת אם ניקח לדוגמה את תושבי קריית שמונה, זה שורה 27, מה שאנחנו רואים בטבלה הזאת זה שגם אם התקרה תרד אישה עם שני ילדים כמו שתיארתי לא תשלם מס בכלל עד הכנסה חודשית של 24,000 שקלים וגבר לא ישלם מס בכלל עד תקרה של 21,600 שקלים. כמובן שאם יש להם דברים נוספים, לדוגמה הם תורמים כסף, או הם מפקידים לקופות גמל או קרן השתלמות, תקרת המס שלהם אפילו יותר גבוהה, וזה כדי להראות, בעצם להציג שיש פה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה שנמצאת בעשירונים בדרך כלל התשיעי והעשירי, או בוא נגיד ככה, עשירונים 8 ומטה, כל הנושא הזה של הקטנת התקרה או התאמת התקרה לסכום שנמצא בחקיקת קבע בכלל לא משפיע עליהם, זה משפיע על אנשים בהכנסות מאוד - - - עד כאן הצגת הדברים. אני רק רוצה שנבין את דחיפות ההחלטה, היות וההוראות פוקעות היום. לכן היועצת המשפטית, אני מבקש שתתייחסי לאפשרות שאנחנו נקבל החלטה כלשהיא על פי הדיון שיתקיים פה נגיד בטווח זמן של כמה שבועות, מה המשמעות של זה מבחינת רטרואקטיביות, או לרציפות ה- - - תלוי בסוג ההחלטה שתתקבל, אבל בכל מקרה גם אם תתקבל החלטה לשנות, זה משהו שיכול להיעשות גם בהמשך באופן רטרואקטיבי כמו שנעשה פה בעבר. שוב, תלוי מה הסוג, יש פה עמדה משפטית שתציג אותה נציגת היועץ המשפטי לממשלה של מניעה משפטית להאריך את ההטבות. אבל עצם זה שהוראת השעה פוקעת היום לא אומר שאם תתקבל איזו שהיא החלטה לא נוכל - - - בפעם הקודמת זה גם היה רטרואקטיבי.

אז בבקשה, הנציגה של היועץ המשפטי לממשלה. שלום לכולם. אני אציג בקצרה את הדברים, את העמדה שהבענו פה בסוף שנת 2020 כשעלתה השאלה האם ניתן להאריך את הוראות המעבר האלה כפי שהן. השאלה הזו נבחנה אצלנו ואני אתחיל מהשורה התחתונה ואני אבקש אבל להסביר אותה. השורה התחתונה שלנו בשעתו הייתה שלא ניתן להמשיך להאריך את הוראות המעבר האלה, שבכל זאת קיימות כבר מאז 2015, הסכמנו בזמנו בדוחק, הגענו להסכמה שניתן משפטית להאריך - - - למה? רגע, רגע. אני מיד אסביר. ניתן להאריך אותן עד ל-30 בדצמבר 2020 וזאת כדי לאפשר לשר האוצר ולוועדת הכספים לבחון את הדברים. ועדת הכספים ביקשה שיוקם צוות שיבחן, אנחנו כאן חברות הצוות, הצוות בחן, הגשנו את המסקנות שלנו. מאז ה-31 בדצמבר 2020 הוראות המעבר האלה מוארכות אוטומטית מכח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת והן פוקעות היום בחצות. כפי שהסברנו בשעתו, הבהרנו את זה באופן חד משמעי, לא ניתן יהיה להמשיך להאריך את הוראות המעבר כפי שהן, לא משנה מה יהיו פירות הבחינה של הצוות, והסיבה לכך היא כזו. אני אומר בקצרה כי אני לא רוצה להאריך יותר מדי. הישובים האלה, יישובי הוראות המעבר, כך נכנה אותם, הם ישובים שמקבלים היום הטבת מס רק על בסיס היסטורי. רק משום שהם קיבלו הטבות מס עוד לפני התיקון שעשה המחוקק בשנת 2015. זה לא נכון. רגע, אני מבקש לא להפריע. עמדתנו המשפטית היא שלא ניתן יותר להאריך הטבות מס שלא ניתנות על בסיס קריטריונאלי,

ישובים שלא עומדים בקריטריונים שקבע המחוקק ב- - - כולל עכו? כולל אשקלון?- אשקלון לא מקבלת הטבות. כולל עכו סליחה? עכו גם - - - לא עומדת בקריטריונים. נו באמת.

מה שמך בבקשה? דוד אלחייני. לא זיהיתי אותך עם המסכה. דוד, אני מנסה לקיים פה דיון רציני.

בלי התפרצויות ובלי זה,

כל אחד יקבל פה זמן לדבר, גם חברי כנסת, גם ראשי מועצות,

בבקשה. תודה אדוני. כדי להבין את העמדה המשפטית הזו וכדי להבין למה הקשיים המשפטיים הלכו והחריפו ככל שחלפו השנים צריך להבין את ההסטוריה של הטבות המס האלה. שוב, אני מאוד אקצר. אבל עד שנת 2015 ניתנו הטבות מס על בסיס שמי, ללא קריטריונים. בשנת 2012 ניתן בג"צ נאסר שניתן בעקבות עתירות שהוגשו, עתירות על כך שאין אמות מידה שלפיהן מחולקות הטבות המס האלה, בג"צ קבע בטלות מושהית של חלק מההוראות האלה. נקצר, בשנת 2015 קבעה הוועדה הזו בחוק בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה את הקריטריונים למתן הטבות מס, שלושה קריטריונים שיש משקל שונה לכל אחד מהם, מדד חברתי כלכלי, מדד פריפריאליות וקירבה לגבול. כיוון שהיה מדובר בגזרה פתאומית וחד משמעית על הרבה מהישובים קבע המחוקק כדי לרכך הוראות מעבר שנועדו לאפשר לישובים מסוימים שכבר אינם עומדים בקריטריונים או שכתוצאה מהקריטריונים הטבת המס שלהם פוחתת, קבע המחוקק לאפשר להם תקופת הסתגלות של שנתיים. למרות זאת, בסוף שנת 2017 החליט המחוקק להאריך את הוראות המעבר בשנה נוספת. הנימוק בשעתו היה שלא היה מדד פריפריאלי נפרד לכל אחד מהישובים בתחום שיפוטה של מועצה אזורית, הבעיה הזאת נפתרה כבר בסוף שנת 2017, וגם ב-31 בדצמבר 2018 החליט המחוקק להאריך את הוראות המעבר עד אמצע שנת 2019. הנימוק בשעתו היה לאפשר שיח של הכנסת מול הממשלה. גם הנימוק הזה אינו עומד עוד מכיוון שהשיח הזה התנהל ביתר שאת לאורך שנת 2020 ובוודאי מיצה את עצמו כרגע עם השלמת עבודת הצוות. מאז יוני 2019 ועד יוני 2020 הוראות המעבר הוארכו מכוחו של סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת. בסוף שנת 2020 האריך המחוקק את הוראות המעבר רטרואקטיבית מיוני 2020 עד סוף שנת 2020, ומאז סעיף 38 מאריך אותן. אני מזכירה שבשעתו אמרנו שמבחינה משפטית ניתן להמשיך להאריך את הוראות המעבר רק עד ל-31 בדצמבר 2020, כיוון שלא ניתן עוד להשלים עם זה שיש ישובים שמקבלים הטבות מס שלא על בסיס קריטריונאלי. זו הייתה עמדתנו בשעתו, הצוות בחן את החלופות והגיע למסקנות - - - ולכן אני שוב אומרת את מה שאמרנו כבר בנובמבר 2020, אם תגיע הצעה שמאריכה את הוראות המעבר כפי שהן במתכונתן זו, לצערי לא ניתן יהיה מבחינה משפטית לעשות את זה. תודה רבה. אני אגיד לכם ככה, קודם כל אני מתנצל ואני אומר שוב, יש לנו חצי שעה עד למליאה, אין לי אישור להמשיך את הדיון מרגע שהיא תתחיל, לכן אנחנו נמשיך את הדיון מחר. אני חייב להגיד לכם ואני פונה פה לראשי המועצות שנמצאים כאן. אני מרגיש קצת לא בנוח מכמה כיוונים. 1. אנחנו מתעוררים תמיד ברגע שההוראה פוקעת. ולא מקיימים פה איזה שהוא שיח בין לבין כדי לנסות לפתור את הסוגייה. הרי ברור בסוף שיש פה, בוא נגיד כך, מנקודת מבטו של בוחן אובייקטיבי שמסתכל על זה,

מ-2015 עד היום, שש שנים הוראת מעבר, משהו פה לא מסתדר. ולכן אנחנו כן נצטרך להתכנס פה לאיזו שהיא עבודה חקיקתית כדי להגיע לקריטריונים. אבל מה שאני מציע שנעשה זה כך, ואני מקווה שחברי הכנסת לא יכעסו עלי, אנחנו נעשה אחד-אחד. חבר כנסת /ראש מועצה, חבר כנסת /ראש מועצה. השאלה אדוני היו"ר כמה ראשי מועצות יש כאן. לא חסר. אולי אפשר לנסות לבקש מהיו"ר שייתן הארכה לדיון, באו פה מרחוק ראשי המועצות. אנחנו נשתדל אבל הסיכויים לא גבוהים. אנחנו מחר נמצאים כאן, אנחנו נדבר מחר אנחנו נדבר מחר.

אם תגידו אותו דבר הרבה פעמים רק תבזבזו את הזמן.

אני מציע שבאמת אם לחברי הכנסת אין בעיה ניתן לראשי המועצות לדבר, ראשי המועצות,

אני מבקש להציג טיעונים ענייניים וקצרים כדי שנוכל באמת לנהל דיון מקצועי. לפי סדר ההרשמה. גיורא זלץ בבקשה. קודם כל ברכות. אני באמת בקיצור נמרץ,

הבירוקרטיה ומה אפשר או אי אפשר ולא על ההסטוריה אלא על החשיבות של הטבות המס. אני ראש המועצה גליל עליון, דרך אגב, כשאני שומע פה על אשקלון איום מיידי, אני קצת מרגיש מוזר, אצלנו יש 50 קילומטר גבול עם 14 ישובים שנמצאים על הגבול ממש, הגדר של המדינה זה הגדר של הישוב, אז האיום המיידי אצלנו לא פחות מאשר באשקלון. הוא רק יותר גדול ויותר משמעותי, אבל בטח לא פחות. לעצם העניין, אני רוצה להסביר רגע למה זה חשוב בעיקר במגזר הכפרי, בלי לפגוע באף אחד אחר, ובישובים שבאמת קרובים לגבול ורחוקים מתל אביב. אנחנו לשמחתי הרבה, יש פה גם נציגות כאלה, באמת גדלים מאוד בשנים האחרונות ואני מברך על זה. אנחנו במועצה האזורית גליל עליון נכנסתי לפני תשע שנים, היינו 15,000,

כל שנה 700 תושבים חדשים נוספים. גיורא, סליחה שאני קוטע אותך. הישובים שלך, פגה ההטבה לחלוטין או שהצטמצם? חלק וחלק. אבל אני רוצה לדבר על המהות למה זה כל כך חשוב. המגזר הכפרי לשמחתי צומח וגדל בגלל הרבה מאוד סיבות ולא ניכנס לזה.

אנחנו גדלים כבר 10 שנים כ-700 תושבים כל שנה. מי זה התושבים האלה? הרבה מהם זה אנשים עם המשכורות הבינוניות-גבוהות, מקצועות חופשיים. מה הבעיה? שאצלנו המקצועות האלה מקבלים סדר גודל של 60%-70% מהמשכורת שאותם אנשים באותם מקצועות מקבלים בתל אביב. זאת אומרת מי שעובר מתל אביב אלינו יודע שהוא מקבל 60%-70% באותו מקצוע. מתכנת, מה שאתם רוצים. וזה אירוע משמעותי מאוד. לצורך העניין מתכנת בתל אביב מקבל 30,000 שקל, הוא עובר לגליל העליון, עושה את אותה עבודה, מקבל 18,000 שקל. המנגנון הזה של הטבות המס, בעיקר ה-12 ומעלה, הוא מביא את זה שבנטו של השכר אחרי כל ההטבות וכולי, הפער מצטמצם ל-10%-15% אבל זה מאוד מאוד חשוב להמשיך את זה כי בשביל האוכלוסייה הזאת כשתעבור מהמרכז לפריפריה, ותוכל להמשיך לעבוד בעבודות מאתגרות, מפרנסות, מכבדות, בשביל זה ההטבות האלה נעשו. אם רשות המיסים, ויצא שאני יושב לידם כאן וזה יפה, אבל אם רשות המיסים או ועדת הכספים או מישהו אחר רוצה לבנות מנגנון אחר חדש,

יש לי המון הערות והצעות. אבל ככל שאין מנגנון חדש והמנגנון הזה קיים, אנחנו מאוד מאוד מבקשים שאת מה שקיים היום תמצאו את הדרך לפחות אם לא להעלות, לפחות להשאיר עכשיו שאותם אלפי אנשים, עשרות מאות משפחות שרוצות וכבר עוברות, שהן לא ייפגעו מההחלטה שעכשיו צריך לקבל ב-12 בלילה היום. תודה רבה. תודה רבה גיורא. בבקשה. האמירה שיש פה רק אירוע של הטבה, 5,000 איש הולכים היום ב-12 בלילה לאבד דבר שזה לא היה הארכה של הסתגלות אלא זה היה עיוות, זה היה תיקון של ועדת כספים של הכנסת לאבסורד שבקריטריון של הקו וההולכה של קו במועצה אזורית לעומת הולכה של קו בעיר. אני מדבר על קו רוחב. אבל זה לא כל כך חשוב. מה שכן חשוב הוא שמישהו צריך לקבל הזדמנות מתי שהוא לחשוב על זה ולדון על זה לפני שזה פג סתם.

תודה רבה. עוד ראשי מועצות בבקשה. צהריים טובים. אני גם ראש מועצה אזורית של מטה אשר ואני משמש פה כיו"ר פורום קו העימות. 20 רשויות, ערים, מועצות אזוריות, כל קו העימות הצפוני. קודם כל אני רוצה להודות לך אדוני היו"ר על הקיום של הדיון המהיר הזה ועל השיבוץ של דיון שמבחינתי הוא דיון קיומי לתושבי קו העימות. אני לא מדבר בשם מטה אשר, אני מדבר בשם תושבי קו העימות שגרים לאורך הגבול הצפוני. אז ברשותכם, אני רוצה לפתוח אדוני היו"ר, להקריא לכם מתוך וואטסאפ של קבוצה שמנהל אותה תא"ל שלומי בינדר, מפקד אוגדה 91, וזה נקרא 'אירועים אוגדה 91'. 8 ליוני הוכרז פרש תורכי במרחב זרעית, ישובים זרעית שומרה אבן מנחם, שתולה. באביר לילה א'. מה זה אביר לילה א'? חדירה. ניסיון לחדירה. תודה אלחייני. אני אשתדל להיות כמה שיותר קצר אבל הכנתי את עצמי לא לדבר על מטה אשר. 9 ביוני הוכרז פרש תורכי במרחב יראון, אביבים, ברעם. 10 ביוני, אני מדבר יום אחרי יום, הוכרז פרש תורכי במרחב עראמשה,

חניתה. פרש תורכי ונגיעה בגדר. ומי שלא יודע כללים בטחוניים פרש תורכי זה אומר שצה"ל מוקפץ, אין קשר לתורכיה. אני ואוסאמה לא יודעים מה זה פרש תורכי. נגיעה בגדר. אביר לילה זה ניסיון חדירה, ח"כ טיבי, וכך הלאה. ב-15 ביוני הוכרז פרש תורכי במרחב דובב ומתת ושאשא, ב-18 ביוני הוכרז פרש תורכי במרחב שתולה,

עשרה אירועים של נסיונות חדירה מהגבול במהלך פחות מחודש, פחות מ-30 יום, כשהמשמעות למי שגר על קו הגבול היא כזו: מקפיצים כיתת כוננות, קפל"סטים, נשקים, גם בעראמשה, ח"כ טיבי - - - טיבי נשקים אתה יודע מה זה, נכון?

כל התושבים נדרשים להיכנס למחסה ביתי וזו שגרת חייהם של אותם תושבים שאתם רוצים היום להוריד להם חלק מהטבת המס. דוד, לבוא ולהגיד שאנחנו לא רוצים זה לא נכון.

לא, אני לא דיברתי על ועדת הכספים. אני מדבר על רשות המיסים ומשרד המשפטים. אני קראתי היטב את הדו"ח שהונח בפני חברי הכנסת ביום א' וכתבתם שם 'פגיעה מינורית'. כך הגדרתם את זה. מישהו מכם היה מוכן לגור בדובב, באביבים, לחיות בדובב ואביבים או בחניתה או בשתולה? פגיעה מינורית? אני אצטט. זה 'מינורית ובחלקה משמעותית' יש לדייק.

עכשיו אני רוצה למקד את הנושא ברשותך אדוני היו"ר. מבחינתי הארכת הוראת השעה היא בכלל לא השאלה פה. הדיון פה, וזה לא המהות, הדיון פה הוא מדיניות ומה אתם כחברי כנסת, כנבחרי הציבור, תחליטו לעשות. תראו כמה עיוות יש בדו"ח הזה המדובר, זה חשוב, אני מייצג פה - - - אבל יש לך פה עמיתים שלך שצריכים לדבר. אני אשתדל. תראו כמה עיוות יש בדו"ח המדובר שהונח לפניכם חברי הצוות, הם הכינו דו"ח והם כותבים, ואני מצטט, מהדו"ח שלהם בסעיף 14. "מטרת החוק נועדה להעניק פחות הטבות מס לערים, לישובים עירוניים, משום ששם ניתנים שירותי חינוך,

שירותים,

ומשום שהם כבר מהווים מוקד משיכה". אני לא זוכר שחניתה היא ישוב עירוני, אני לא זוכר שערב אל עראמשה היא ישוב עירוני, לא זכור לי, אבל להם מורידים. אז בפועל הישובים הכפריים מופלים לרעה, אותם סעיפי חוק ודין של זרעית ואביבים וראש הנקרה שהם לא כמו שלומי וקריית שמונה. חבר'ה, אתם הפליתם באופן לא שוויוני ולא חוקתי וללא שום הגיון את יישובי המרחב הכפרי שאני משמש להם היום כפה. איך הפליתם? כתבתם באותם תיקוני חקיקה 'למעט מועצות אזוריות'. בזמנו בהוראות השעה, עו"ד לירון נעים, אני מדבר במיוחד אליך כי את דמות דומיננטית מאוד מבחינה משפטית בכל הדו"ח הזה. כתבתם פרק שלם על תכלית הדו"ח ועשיתי עבודה מקיפה - - - משה. עוד 2 דקות. אתה כבר 6 דקות בזכות דיבור. שניה. כתבתם פסקי דין והקראת את פסק דין נאסר גדבאן ממזרע. תיקוני אפליה. האם למעט מועצות אזוריות, כשכתבתם בחקיקה על עכו ועל נהריה, 'למעט מועצות אזוריות',

אני שואל אותך. האם כשכתבתם את זה, למה התכוונתם? אני אגיד לך אדוני היו"ר למה הם התכוונו. הם התכוונו שבשנת 2015 למועצות אזוריות לא היה לפי הוראות הלמ"ס יכולת לבדוק את המצב של סוציו אקונומי ומרחק מהגבול. אבל מאז בשנת 2017 הלמ"ס כבר תיקן את תיקון החקיקה הזה והיום לכל ישוב, לחניתה יש סוציו אקונומי, ולעראמשה יש סוציו אקונומי, ויש גם מרחק מהגבול, הוא נשאר אותו דבר, המרחק מעראמשה לתל אביב, אבל לתיקון החקיקה, 'למעט מועצות אזוריות', לא עלו. רק לסבר את האוזן, 65% משיקלול זה מרחק פריפריאלי ואותו פרמטר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעניין אותו מצב סוציו אקונומי. לא התייחסתם לזה במועצות האזוריות. ב-2015 כשעשיתם את זה. כשגפני היה היו"ר לפניך אדוני היו"ר, עליתי בזום כי לא יכלתי להגיע לכאן, ייצגתי את המועצות האזוריות ואמרתי את אותן אמירות. אתה יודע מה הוא ענה לי? חבל שהוא לא פה, אבל זה מוקלט. הוא ענה לי 'אדוני, יו"ר פורום קו העימות אתה צודק, זה עניין שצריך לתקן אותו,

אבל לא נתקן אותו היום'. אז בשנתיים החולפות מאז גם עשו חוקים פרסונליים,

לדווח על איזה רשויות, אבל את התיקון למעוות הזה לא עשו. אני רק אסיים אדוני היו"ר, לפני שבוע התקשר אלי תושב משתולה, קוראים לו אבי אוזנה. הוא אומר לי 'אדוני יו"ר פורום קו העימות, הילדים שלי שומעים מתחת לבית חפירות'. אמרתי לו מה? הוא אומר לי 'הילדים שלי שומעים חפירות תזעיק את הצבא'. כמובן שעשיתי מה שצריך לעשות כמוטל עלי, אבל הילדים שלו לא ישנו בלילה, ולמחרת הם לא הלכו לבית הספר ובאותו ישוב שהוא גר, זמן היערכות, למי שלא יודע, לזמן מה שנקרא, התראה למקרה שעכשיו צריך להקפיץ אתכם, הוא אפס. אם מישהו יורה מגבול הלבנון טיל, זמן ההיערכות של משפחת אוזנה הוא אפס, אבל לא מורידים את הטבת המס.

כי כתוב 'למעט מועצות אזוריות'. מורידים לגמרי או מקטינים? מקטינים.

לכולם מקטינים. לכל יישובי קו הגבול. בעצם אבל מפלים אותם לעומת ישובים שנמצאים קצת במדרון אחורי מהם. כלומר אם חניתה וראש הנקרה - - - אנחנו חייבים להתקדם. אז אני מסכם. אלה אמות מידה, גבירתי המלומדת עורכת הדין. תיקון עיוותים, אני לא מדבר על שום דבר אחר, על אותם אלה שגרים על קו הגבול ולהם אנחנו הולכים להוריד היום בהוראת השעה. אז לסיכום, מרגע שאתם תקבעו מדיניות אדוני היו"ר, מדיניות ברורה, אז בעצם תוכלו לתקן את האפליה הזו לאותם יישובי גבול. בואו לא ניתן לחיזבאללה להכתיב לנו את סדר היום, כי צה"ל במערך הייחוס שלו, כשיש לו נקודת ייחוס למה שקורה לקו הגבול, הוא יודע בדיוק מה קורה בצד השני. תודה. תודה. יש לי שאלה אחת לנשות המקצוע כאן. מה שדיבר עליו משה דוידוביץ', הוא בעצם דיבר על הוראת שעה ולא הוראת מעבר, שעליה אין מניעה משפטית. האם אני צודק? לגבי הוראת השעה הצוות לא דן, לא נראה שיש מניעה משפטית.

נציגי אגף תקציבים, אנחנו לא מקבלים את ההחלטה היום כפי שאמרתי כי הדיון מסתיים בעוד רבע שעה. אנחנו לא הבנו מה ההבדל בין הוראת השעה להוראת המעבר. אני אסביר. אני מבקש את עמדתכם לקראת מחר בבוקר על הארכת הוראת השעה על יישובי קו העימות עד סוף השנה. זה לא רק קו העימות, זה כל ה- - - אז אני אסביר כדי שנבין את האירוע. יש בעצם שלוש קבוצות של ישובים ואם אני טועה תתקנו אותי. יש קבוצות שמקבלות את הסיוע מתוקף הוראת מעבר שבגלל שבעצם תוקן החוק ב-2015 אז הם יצאו מחוץ לקריטריונים. יש עוד קבוצה שנהנתה מאותו כלל הרוב שזה בעצם לפני שהתחילה הבחינה הפרטנית, כל הישובים שהיו במועצה, במידה והרוב של הישובים, היו מקבלים הטבת מס, אז זה נכלל על כולם. זה הוראת מעבר גם. לשתי הקבוצות האלה הצוות התייחס. יש עוד קבוצה אחת עליה דיבר משה כרגע ששם אין, או לפחות נכון למה שאנחנו יודעים היום, אין מניעה משפטית להאריך, פשוט נגמרה הוראת השעה וזה אותם יישובי קו העימות שאותם תיאר באריכות משה דוידוביץ'. לכן אני מבקש מכם משרד האוצר, עד מחר בבוקר, גם רשות המיסים, תתנו לנו את עמדתכם לגבי הארכת הוראת השעה עבור יישובי קו העימות. אני רוצה להמשיך עם ראשי המועצה. צמודי גדר. לא רק - - - שניה. אנחנו סיכמנו פה לחברי הכנסת שהצטרפו, שאנחנו נותנים את זכות הדיבור קודם כל לראשי המועצה בגלל שהם באו מרחוק ואנחנו ב-16:00 צריכים לסיים את הדיון, ואנחנו נמשיך אותו מחר ואז חברי הכנסת יקבלו את כל הבמה.

אפשר אדוני, בהמשך למה שאמר ראש מועצת מטה אשר, הוא הזכיר את עראב אל עראמשה, גם - - - אין שום בעיה. לפי התור. לא, חשבתי בהמשך. בבקשה. אני ראש מועצת כפר ורדים. קודם כל תודה כבוד היו"ר ותודה ליוזמים ח"כ יעל רון בן משה וח"כ מאיר יצחק הלוי שיזמו את הדיון הזה. לפי מה שהבנו וקראנו. אני לא רוצה לעשות דריל-דאון עכשיו לכל ישוב ולהסביר גם על כפר ורדים כי ברור שאני יכול לפרט פה וזה קצת יותר מרבע שעה וחצי שעה, ואני מעדיף שרגע כולנו פה, נבחרי ציבור שמייצגים בקירוב 200,000 איש שהיום בלילה ירד להם השכר נטו, יאבדו את הטבות המס, ונאמר פה הכל ואני רוצה רגע להחזיר את השולחן הזה לעולם הפרלמנטרי ולא לעולם החקיקתי כי אנחנו התחלנו לעשות פה חקיקה על ישובים, בלי לשים לב. ונאמר פה הכל, כבוד היו"ר. נאמר שהדיון חשוב מאוד ומדבר על מאות אלפי איש, נאמר שהוראת השעה הוארכה עקב חוק יסוד הכנסת סעיף 38.ג, מזכיר, סעיף 38.ג נועד לטפל בסוגיות בהוראת שעה רגע לאחר שהכנסת פוזרה, תקבלו שלושה חודשים הארכת שעה מרגע כינון הכנסת, במדינת ישראל בשנים האחרונות ממשלה נשבעת בערך חודשיים אחרי כינון הכנסת ולכן כבוד היו"ר, הגענו להיום הזה שזה יום פקיעת הוראת השעה לדיון, ופתאום כולנו בלחץ או לא מבינים או מה עושים. אזרחי מדינת ישראל לא מכירים את זה. אנחנו עומדים מולם בראש, והם עומדים ביחד לכל נבחרי הציבור שנמצאים פה בשולחן הזה. נאמר שהפריפריה חשובה מאוד, נאמר שדחוף מאוד לקבל החלטה, נאמר שהוקמה הוועדה, זה נכון, הוקמה הוועדה לפי חקיקה בהוראת השעה הקודמת. צר לי מאוד אבל המינוי שהיא קיבלה היה אך לפני שלושה שבועות. מה הם עשו בשלושה שבועות כל כך יפה וטוב, הוועדה שהצליחה להוציא דו"ח כזה בדיוק שלושה שבועות לפני תום הוראת השעה? ונאמר גם שזה רטרואקטיבית, וזה נכון, זה רטרואקטיבית. איפה הסכנות ברטרואקטיבית? הסכנות הן א. למדנו מניסיון, גם "נהנינו" מהניסיון שכנסת ישראל מתפזרת בתדירות של מספר חודשים. אם היום פוקעת השעה ומחר מתפזרת כנסת ישראל, אנחנו כבר לא בעניינים של הוראת שעה. אנחנו כבר לא בעניינים של הטבות מס ולכן יש פה סיכון גבוה. הניסיון בשנתיים האלה מוכיח שזה יכול להיות. סיכון נוסף שיש, זה הנוחות של כולנו להפסיק לדון על זה ולהגיע ל-31 בדצמבר 2021 ולהגיע לאותו דיון באותו לחץ של היום רק שהתאריך זז. השעון לא ייעצר, זה עובד. ולכן כבוד היו"ר, אני חושב שכולנו כנבחרי ציבור ביחד ואין פה מגדר פוליטי, אין פה מגדר אישי, יש פה מקבץ שלם של תושבי פריפריה במדינת ישראל מהדרום עד הצפון, מהמערב ועד המזרח, שמחר בבוקר לא יודעים איפה הם חיים, לא יודעים לאן הם מתקדמים וגם לא יודעים על מה הם התחייבו כשהם עברו לגור באזורים האלה. הם התחייבו ל-20 שנה משכנתא והם תלויים כל שנה בהוראות שעה כאלה ואחרות. צריך היום,

להחליט פה כבוד היו"ר, היום להחליט פה וחברי הכנסת, אני קורא לכם לבקש ולדרוש שהיום תועלה להצבעה הוראת השעה בהארכה שלה, כדי שנתקדם לחקיקה שאתה כבוד היו"ר פתחת בה. נכון, צריך חקיקה מסודרת, אבל אל לנו להתחיל את החקיקה היום. בשביל זה צריך זמן ולדון. ולכן היום זה קריטי הוראת השעה. אני רק מזכיר את תחילת הדיון ואת האמירה של היועצת המשפטית של הוועדה, שבמידה ותתקבל חקיקה רלוונטית שתוכל לעמוד גם במבחן היועץ המשפטי לממשלה, אז הוראות על ההטבות יכולות להיות גם רטרו. לכן אתה צודק, אנחנו נמצאים כרגע במקום שבו אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מתקדמים, על כל קבוצת ישובים כנראה בנפרד, כי יש פה לפחות כפי שאני מנתח את זה שלושה אירועים נפרדים לגמרי. כבוד היו"ר אני רק אגיד שגם אצלי במועצה אנחנו מדברים ובסוף הציבור רוצה שנחליט. זה בוודאות. אין לי ספק איתך. עוד שלושה דוברים. בבקשה.

אהיה קצר כי החברים פה דיברו כמעט על הכל. אני אדבר על הנושא של ישובים עירוניים צמודי גדר. שלומי, קריית שמונה, שדרות וכן הלאה. יש להשוות בין הדרום לבין הצפון ואנחנו לא רואים את זה כאן בטבלה. בדרום לא משנים ולא מקטינים את הטבת המס. לכן אין מקום לשנות לישובים עירוניים צמודי גדר ביישובי הצפון. זו אפליה שאסור שתקרה. בנוסף הגברת מרשות המיסים הוסיפה משפט אחד שזה על פי קריטריונים לפי גודל המשפחה. זה לא היה לפני. לא, זו דוגמה שניתנה. רק דוגמה פרטנית כדי שנוכל להבין את המושגים. כלומר זה לא קריטריון. לא. דוד אלחייני בבקשה אדוני היו"ר תודה רבה

פה. דיון חשוב. ראיתי את הדו"ח, הדו"ח מסתכל דרך החור של הגרוש ולא מסתכל דרך התושבים ואלה שגרים בפריפריה. מרבית המועצות האזוריות שנמצאות פה, אנחנו מדברים על אותן מועצות שנמצאות סמוכי גבול. הוראת השעה שדיברה ב-2015 נולדה בחטא. היא הייתה צריכה להיות בחקיקה ולהכניס לתוכם אם 50% או יותר ממרבית הישובים במועצה נכללים, כל יישובי המועצה ייהנו מהטבת מס, ואני לא רוצה ליצור את הקורלציה בין זה שמישהו משתכר בכבוד ומגיע לסוציו אקונומי 9, לבין זה שהוא גר 2 מטר מהגבול והוא לא זכאי. אם זאת התודה וההערכה של אנשי המקצוע לעובדה שעשרות אלפי משפחות נמצאות סמוך לגבול, סמוך לגדר, או בתנאים של אקלים של 50 מעלות, אז אני רוצה להגיד לך אדוני היו"ר, אני מכבד אותם אבל אין להם מקום פה. זו החלטה של פה של כולם להערכה של מדינת ישראל לעובדה שאנחנו יושבים סמוכים לגבול, סמוכים לגדר בישובים מרוחקים, אין לנו מרכזים עירוניים ואני מבקש ממך עוד היום, 1. להאריך את הוראת השעה כמו שהיה בדצמבר 2020, כמו שעשו עד אז, ובפרק זמן של שנה,

כפי שתקבע, שתהיה חקיקה מסודרת בנושא. אין טעם אם בדצמבר 2020 העמדה של משרד המשפטים לא השתנתה מהיום והוועדה כן החליטה בכל זאת להאריך את הוראת השעה, אני אבקש אותך לעשות את זה כבר היום.

אנחנו מסכמים את פרק הדיון של היום. תודה רבה לראשי המועצות.

תושב עראמשה בבקשה. אבל קצר. צהריים טובים. אני תושב עראב אל עראמשה, ואני חושב, זו דעתי האישית עם כל הכבוד, מי שצריך ללמוד ולראות את הדבר אני מאוד מכבד להזמין ללמוד את השטח ולדרוך על הקרקע איפה אנחנו גרים. אם אני מוציא את היד מהחלון אני נוגע בגדר. אז באמת צריכים לתמוך ביישובי קו העימות. בדואים כשחלק ניכר מהכפר אצלי משרת בצבא. חברים אני קודם כל רוצה להודות לראשי המועצות שחלקם הגיעו מרחוק מאוד, חלקם מרחוק פחות. תודה רבה וכמובן גם מחר אתם מוזמנים להמשך הדיון. הדיון מחר מתוכנן להתחיל בשעה 9:00. אני חושב שזה מספיק חשוב לכולם. הדיון מחר, גם אם המליאה תסתיים ב-7:00 בבוקר אנחנו נתכנס פה ב-9:00 בבוקר ונמשיך לדון בסוגיה הזאת. ראשי המועצה כמובן מוזמנים להגיע. רק מילה לצוות המקצועי, אני מבקש שתעשו למחר חלוקה ברורה בין הישובים שמבחינתכם יש מניעה משפטית ומה שלא. אני מבקש מרשות המיסים ואגף תקציבים לתת תשובה לגבי הארכת הוראת השעה עבור יישובי קו העימות, אבל כבר אני אומר לכולם, חברי הכנסת, אני אומר לכולנו, אני הולך לכתוב, במידה וזה אפשרי, אני הולך לכתוב בהחלטה שזו הארכה אחרונה ואנחנו כחברי כנסת חייבים לבוא עם הוראה קבועה כדי לגמור את הסיפור הזה. תודה רבה הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה

15:59.